אני אומר כמה מלים בכלליות ובינתיים מי שרוצה להתייחס, שיירשם אצל מנהלת הוועדה, עידית,

אנחנו נתחיל עם האוצר אבל לפני שאני אתן לכם את רשות הדיבור, אני רוצה לומר כמה

אני מנסה לראות שהבנתי. יכולים לייבא את זה לארץ גם אם זה מוצר שמיוצר בסין אבל עומד ומשווק ברגולציה אירופית.

החלק האחד. לגבי יצרנים ישראלים שיוכלו לשווק בארץ - גם מספיק תו תקן אירופאי? כרגע כפי שהחוק מנוסח,

חברות באיחוד האירופי שמעוניינות גם לייצא

חייבות לעמוד בסטנדרט המחמיר של האיחוד האירופי. ככל שמדינה רוצה להחמיר על הסטנדרט הזה,

אני שאלתי אם יש תקנים שונים. אנחנו מדברים

ים צוות לעניין שאריות חומרי הדברה עם משרד

לתעשיינים ויבואנים. נושא נוסף שיש הוא תקנים רשמיים, תקני המזון. גם את התקנים האלה אנחנו מתכוונים לבחון במטרה לבטל את הרשמיות,

יצרן מקומי לפעמים מתקשה כי המוצרים שלו לפעמים לא נמכרים. לכן אנחנו צריכים לחשוב כאן על פתרון שבאיזשהו מקום הוא קצת מחוץ לקופסה, אבל ודאי שהרציונל הוא לכיוון של מה שאמר

לציה אירופית בכל מה שקשור למזהמים כימיים ומזהמים

אחד היתרונות המשמעותיים שאנחנו רואים כאן הוא אימוץ על דרך ההפניה ולא אימוץ באמצעות תקנות.

החקלאות, הרעיון הוא שעצם האימוץ של התקנות בנושא של בטיחות מזון, מזהמים כימיים, מיקרו ביולוגיים ושאריות חומרי הדברה, מדינת ישראל עשתה צעד משמעותי קדימה להרמוניזציה עם הרגולציה

הרצון הוא להשוות את הרגולציה האירופית לרגולציה במדינת ישראל. כמובן, כמובן, כמובן שיהיו התאמות, יהיו שינויים, יהיו החרגות או הקלות בהתאם להתאמות לאומיות שנצטרך לעשות.

כמו שאמרתי, כל המוצרים שמגיעים בטמפרטורה מבוקרת פירות קפואים,

פיצה קפואה,

מוצרי חלב שאין מה לדבר בכלל על יוקר מחיה בתחום הזה, שימורי מזון, משקאות המבוססים על מים מינרלים שזה מוצר שהוא בריא ורגיש ולכן הוא עולה יותר ועדיף לקנות משקאות שלא מבוססים על מים

אנחנו כרגע לא עומדים ב-SLA. השלב השלישי הוא השלב של השחרור. ברגע שהמשלוח מגיע לארץ, מגישים בקשה לשחרר אותו מתחנת ההסגר וגם שם הוא עומד בתור וממתין.

ברגע שיבואן כזה ירצה להגיש במסלול האירופי את אותו מוצר שיעמוד בתנאים, מעבר להיותו יבואן רשום, הוא

ייעשו בדיעבד. הבדיקות לא ייעשו כתנאי לשחרור אלא אחרי שהמוצר ישתחרר למחסן של היבואן או לדרכי השיווק,

אבל יש גם היום סמכויות פיקוח של משרד

למרות שאנחנו מדברים על עיצומים כספיים, לטעמנו הסמכות לשלול מהיבואן את ההקלה הזאת היא סנקציה מאוד מאוד קשה. כל הרפורמה הזאת באה להסיר חסמים ויבואן שרואה שיש מסלול שהוא מסלול שמקל עליו,

זאת עוד הגנה. ההגנה השלישית היא מה שטלי, היועצת המשפטית,

שירות המזון יכול להכריז על יבואן כיבואן מפר אמון אם הוא שיקר באחד מהדברים האלה, מסר איזושהי הצהרה כוזבת ולא עמד באותו סטנדרט.

הוא יותר לא מייבא במסלול של

אם אני נכנס לראש של זה שמנסה להרוויח ולא אכפת לו שזה על חשבון הציבור,

ולצערי הכרתי כמה נוכלים בחיים שלי הוא יבוא ויאמר שהוא ישלם כמה אלפי שקלים ליועץ שיעשה אותו יבואן נאות, מישהו שמבין בנבכי

זה מנגנון שבמשרד המשפטים עבדנו עליו. יש עבודה עליו, הייתה עליו עבודת מטה והרעיון היה לקחת את עבודת המטה שנעשתה ולהוסיף אותה לחקיקה של המזון ובאמצעות אימוץ של חקיקה אירופית על דרך הפניה, הסטנדרטים האירופיים יחולו בצורה שוויונית גם על היבואנים וגם על היצרנים ואז גם היצרנים ייהנו מהחקיקה

זה מורכב מדי.

המתכונת אפשר לפרט. אולי אפשר לתת לעורכת דין דנה רוטשילד מהמחלקה הפלילית להשלים? כן, בוודאי. היא ב-זום?< כן.

ההפרה היא הפרה של ההתראה שהרגולטור נתן או צו לתיקון ליקויים.

מישהו רימה. יש את העבירות הרגילות בחוק העונשין. במקרים הפתולוגיים יש עבירות

יש חשיבות מאוד גדולה לאמירות שהיו כאן שהכניסה היא באמת אוטומטית, כמעט אוטומטית, והיא על בסיס סטנדרטים מקובלים באירופה, תקנים בין-לאומיים מקובלים, כי מהניסיון שלנו, ברגע שזה

המצב בישראל הוא שונה ולכן יש מנגנון מאוד מאוד חשוב בהצעת החוק שהוא מנגנון ההחרגות וההקלות. חשוב לנו שבתוך התהליך אנחנו לא נייצר החמרות היכן שלא צריך וגם לא נאמץ דברים שאנחנו לא התכוונו

הוא לא ברמת היבוא במסלול האירופאי. הוא כן הוחרג מיבוא במסלול האירופאי אבל ברמת אימוץ הסטנדרט האירופאי לעניין מזהמים ביולוגיים וכימיים,

יש מזהמים שהאיחוד האירופי מקבל ואנחנו לא?

יש מזהמים, יש רמה מסוימת של שאריות או של מזהמים,

זה היה בעצם מחוץ לתחום, אם אינני

ברפורמת הקורנפלקס, ברפורמת הפיקוח הווטרינרי, חולקה האחריות על תהליך הייצור של מוצרי בשר אבל גם בתחילתו של חוק המזון הוגדרה פעולת הייצור עליה נדרש רישיון

להגיע סוף סוף להבנה לגבי מהו הסטנדרט שיחול כי בכל זאת יש לנו כאן שני רגולטורים וצריכים להגיע להסכמה.

לא היה בשל להביא את הפתרון8 באותו רגע.

אנחנו חושבים שכאשר אתה מוריד מכסים, אתה צריך גם מצד שני לבנות הגנות אחרות על החקלאים וזה עולה כסף.

אני חושב שזה יגרום נזק לא רק לחקלאות אבל קוד כל לצרכנים. תודה. תרשמו את הכול, אחר כל תתייחסו. שלום.

אני רוצה לחזור לשאלה בעניין העלויות והמחירים. הרפורמה

י פתוחים ליבוא במזון - סל הצריכה של המזון שלנו חשוף ליבוא ברמת 10 אחוזים ממנו כאשר הממוצע ב-OECD עומד יותר מ-30 אחוזים. אלה נתונים שלדעתי צריכים להיות

יש מסלולים שנוגעים לסנקציות ולכן אני סבורה שכן יש מענה למצבים ולדוגמאות האלה שתוארו. לעניין החשש שאולי הדברים לא מספיקים מבחינת התמריצים של אותו אדם, אני אומר כמה דברים. יש אפשרות גם להתייחס לעבירה פלילית וגם לעיצום,

לכן סנקציות פליליות בהקשר הספציפי הזה הן פחות רלוונטיות אבל

אנחנו מבינים את החשיבות של זה. זה משהו שדורש קצת זמן לבנות אותו בצורה אחרת מאשר

אני מקווה שזה נותן מענה. אם יש שאלות ספציפיות,

שלום לכולם. תודה אדוני היושב ראש על זכות הדיבור. חשוב לי לומר וגם הציג יושב ראש איגוד תעשיות

אנחנו כמובן בתהליך של רפורמות של התקנים ומנסים להשוות אבל עדיין יש כאן תקינה שמתייחסת לבטיחות ואנחנו מקווים שזה ייפתר, אבל יש גם את כל נושא האיכות,

הצרכן ולכל הדברים האלה אנחנו מצפים וגם דורשים שיינתן

אפשר לקבל החלטה עקרונית שהולכים לרפורמה והרפורמה היא חשובה, וצריכים כל משרדי הממשלה להפשיל שרוולים, לגמור את כל מה שקשור בתקינה ובחקיקה,

אם לא למעלה מ-100 תקנים, על מנת לפקח בשווקים כמו שצריך ולדאוג לבריאות הציבור.

אני שוב חוזר ומסכם. האמירה הכללית, אני חושב שכל מה שאמרו הדוברים כאן שהם לא הממשלה מקובלים גם

זה בסדר, זאת הפרורוגטיבה של שירות המזון הארצי. אני חושב שאפשר לדעת שבמסגר הרפורמה הזאת הם יעשו את מה שצריך כדי לנהל את הסיכונים בצורה חכמה. זה משהו שהיום לא מתקיים.

היום לא מספיק

נגיד שמאז 2016, אז הייתה רפורמת הקורנפלקס בה משרד הבריאות הצטרך לכתוב תקנות כ-79 תקנות שקשורות לכל הרגולציה לעניין מזון. 79 התקנות

אני לא באה לפתוח כאן משהו, אבל הן עדיין לא כתובות. לרגולטור לוקח הרבה זמן לאמץ את הרגולציה הבין-לאומית ובינתיים לא היצרנים ולא היבואנים

נאמר כאן שאין כאן מספיק היערכות. התחולה של הרפורמה הזאת היא רק ב-1 בינואר 2023 ובנוסף לשר הבריאות יש אופציה להארכה של תשעה חודשים נוספים. כלומר, יש כאן כמעט שנתיים

אלה סכומים חסרי תקדים ביחס לכל רפורמה אחרת שנעשית כאן. יש את ההגדרה של מפר אמון שאמרתי אותה כבר אבל בסוף, אם יבואן לא יכול לייבא יותר,

אני רוצה לשאול כמה שאלות.

שימו לב, אני לא קוראת לזה זיוף או לא. אני אומרת איך אנחנו כממשלה שמתכוונת למה שהיא אומרת סוגרת את כל הפינות האלה. הדברים האלה לא ברורים לי. יש עוד דבר אני אשמח לקבל עליו תשובה. כשקראתי את

במקרה של הסוכר,

באמת בדבש כיום מותר בתקן איזשהו שיעור מסוים של סוכר לתוך הדבש.

יודעת בדיוק מה המונחים הספציפיים אבל אני יושבת בוועדות התקינה,

אבל אם אנחנו כרגולטורים וכאנשים שאמונים על בריאות הציבור לא נקבע וניתן תאריך יעד לאן אנחנו רוצים להגיע או מהו

יש שני משרדים שהם מאוד מהותיים לתהליך הזה,

לא אמרתי איזה משרד לא רלוונטי כמו משרד החינוך שהוא מאוד רלוונטי אבל לא לתהליך הזה. אלה שני משרדים של כפיים ואם המשרדים האלה לא יודעים לעשות כפיים,

משרד הבריאות אמר שהוא בעד ומשרד החקלאות אמר שהוא בעד.

כן. אני דיברתי על הנתח של החקלאות, על

אתם ערים לנושא הזה ובודקים.ץ אני רק רוצה לדייק ולומר שהדבש, לא מסתכלים עליו רק כמוצר מזון אלא גם כאיזשהו חלק מאיזושהי מערכת שהיא יותר מורכבת. גם מערכת אקולוגית וגם מערכת

נעם, לא ענית על זה. אני אמרתי את זמן ההיערכות בדיוק בשביל זה. כמה כסף יהיה לתקנים? כמה תקנים?

אמרתי.

אגב, ביצים הוחרגו.

גם לראות איזו נורמה גוברת על איזו נורמה.

לזה התייחסות בהצעת החוק אבל זה נושא שחשוב להבין אותו. נושא של הפיקוח, דיברתם כאן על

שמענו עכשיו שיש עוד מחלוקת עם משרד החקלאות ואני מקווה שכמה שיותר מהר הדברים יובאו כדי שנוכל גם אנחנו לעקוב אחריהם. אני רוצה להזכיר כמה נושאים שבכלל לא הוזכרו עכשיו ונמצאים כאן בחקיקה. דבר ראשון , יש כאן התייחסות לבשר

ברפורמה הקודמת הוקצו 30 תקנים לצורך פיקוח. לצערנו התקנים האלה לא נעשה בהם שימוש לצורך פיקוח. משרד האוצר, כפי שנאמר כאן, לנגד עינינו עומד העניין הזה של פיקוח מתאים והולם. לצורך

ברשותך, אני רוצה להתייחס לזה.

סיכמנו עם המשרד שכל התקנים שייעדו עכשיו,

אגב, זה לא נכון רק לגבי משרד הבריאות אלא זה נכון בכלל לגבי כל המשרדים הרלוונטיים ברפורמה. כל התקנים שיועדו במסגרת הרפורמה צבועים לנושא הזה של אכיפה ומשמשים רק

בואו לא נעשה את הוועדה הזאת למקום כזה. יש לכם הרב בניינים. עזבו את הכנסת. אתם יכולים לדבר אחר כך על הנושא הזה.

יש כאן סעיף אחד שנוגע לבשר טרי.

החלטה שקיבלנו על עצמנו בכל הנושא של יבוא בשר מצונן. להרחיב את ההגדרה של בשר טרי גם ממינוס אחד עד אחד. זה התיקון שאנחנו מבקשים. זה למשל בהתאמה לאירופה?

איך זה לעומת מקומות אחרים בעולם?

דרך אגב, יש להן מסלול פיקוח אחר. אימצנו את מסלול הפיקוח של הממונה על התקינה לשמירת הרציפות ובעצם יש כאן הסתייעות של פיקוח באמצעות מעבדות מוכרות, מעבדות מאושרות על ידי הממונה על

פשר לעשות שינויים - אין לנו את בסיס הידע והמידע - משיטה קיימת ולכן אנחנו מנציחים את השיטה הקיימת. כמובן שככל שנראה שאפשר יהיה לתת הקלות נוספות, זה יהיה תמיד בשלב

בהנחה שאנחנו מאמינים לבדיקה והתהליך הוא תהליך מקצועי,

טוב. אנחנו יכולים במקרה זה להגיד שהמוצר הוא טוב.

לכן צריך לעשות איזשהו דגם של מעבדות פרטיות שעושות את הבדיקות האלה. אלה תקנות של 12 עמודים או 15 עמודים. עכשיו לא נוכל לדון במשקאות

די משרד החקלאות ושיש להן את היכולת לקבל הסמכה לבדיקות שונות בהתאם לדרישות של האיחוד האירופאי. העלתה היועצת המשפטית את עניין השפה. כבר היום יש מספר תקנים שמופיעים

אם כן, זה לא תקן רשמי. אלה לא תקנים רשמיים שמחייבים. כאן אנחנו מדברים על נורמה שתהיה מחייבת. התקנים האלה מחייבים במסגרת הדרישות לרישוי עסקים של המשרד להגנת

גם כאן המעבדות האלה מוסמכות על פי רוב על פי שני תקנים, גם התקן הישראלי וגם התקן האירופאי, בעיקר לאור העובדה שהיה שלב שבו הן נדרשו לתקן הישראלי ומאוחר יותר

אין לנו כל התנגדות לפרק כ"ג ובלבד שיעסוק ביבוא ואת הנושא של תוצרת מקומית צריך לעשות בשום שכל ולהעביר את זה בחקיקה רגילה ולא תחת חוק ההסדרים, בתהליך מהיר שלא לוקח בחשבון את כל המשמעויות. תודה. תודה רבה. שמואל לויט, מנכ"ל המועצה לענף הלול. אני מודה לך היושב ראש על שנתת לי את זכות הדיבור. אני לא רוצה להוסיף יותר מדי על דברים שאמרו קודמיי אלא רק לחדש. אני חושב שאנחנו צריכים לראות

באירופה אין חובה כזאת. המקום היחידי בו יש איזושהי חובה,

למותר ליון אגס, לשמור ב-18 מעלות

תודה רבה. אני רוצה רק לשקף איך נראה הדיון כאן גם הבוקר וגם עכשיו. כל דובר ודוברת באים ואומרים אנחנו בעד הרפורמה אלא שצריך להחריג את הענף שלנו, את החלק שלנו מתוך הרפורמה הזאת. לרפורמה

הרציונל אומר שמה שבריא ומה שבטוח לתושבי גרמניה, שוודיה,

ומה שלא יהיה באיחוד האירופאי, יכול להיות גם לנו. אין שום סיבה שלו. אין לנו גנטיקה אחרת, אין לנו מערכת בריאות אחרת, אנחנו יצורי אדם כמו כל אחד אחר. אתה דיברת עד עכשיו/ נראה כאילו אתה בן בית כאן ואנחנו לא מכירים. הוא היה בדיון הוועדה בבוקר. תציג את עצמך. מנכ"ל מיזם גיוס המונים, האינטרס שלנו, לובי ציבורי. אני אמשיך כי יש רגע מכונן לרפורמה הזאת והיא באמת אמורה להיות אומרת שמה שבריא ומה שבטוח לאנשים ממקומות אחרים, בטוח גם לנו. המטרה של הרבה מאוד גופים היא לבוא ולמצוא עוד חור ועוד פרצה בתוך הרפורמה ולהחריג עוד נקודה ועוד נקודה, הכול מתוך אינטרס מסחרי צר ולא מתוך חובתו של הציבור הרחב. אנחנו שומעים כאן עכשיו על ענפים שהרגולציה באירופה עליהם גורמת לפחות זיהום סביבה, ליותר בריאות עבור הציבור ועדיין מבקשים לחסום את האנשים האלה מיבוא לתוך ישראל, זה כבר דבר שלא שמענו לפני כן אף פעם בשום שלב בדיונים הללו. לכן הפנייה שלנו לחברי הכנסת ולך יושב ראש הוועדה היא לראות איך אנחנו מרחיבים את הרפורמה כמה שיותר ולא מוציאים ממנה חלקים ולא מחפשים את המקומות בהם יש עוד פרצות ועוד חורים כי מה שיקבור ויהרוג את הרפורמה הזאת, שיכולה לחסוך מאות מיליוני שקלים לציבור הישראלי, אלו הפרצות, הפטורים וההחרגות. תודה. שכנעת אותי. יש עוד מישהו ממשרדי הממשלה שרוצה להתייחס? איזו שאלה שלא נענתה? היועצת המשפטית, משהו שחשוב להבהיר?

ברשותכם אני אסכם את הדיון. אנחנו לא מצביעים היום ולא מקריאים את החוק. זה יהיה בדיונים הבאים. רפורמת היבוא של משרד הכלכלה יחד עם משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד החקלאות ועוד משרדים היא רפורמה מבורכת. ועדת הכלכלה מברכת עליה וערה לכל השיח שהיה כאן עד עכשיו. חשוב להבהיר שמדינת ישראל היא מדינה קטנה, היא מדינת אי וככזאת היא צריכה לנצל את היתרונות שלה ולא להשתמש בהם ולהגביר את החסרונות שלה. בין השאר היא יכולה להסתמך על מערכות בירוקרטיות ענפות של מדינות גדולות או איחודי מדינות אחרות כמו האיחוד האירופאי וכמו ארצות הברית, ואני חושב שאף אחד מאתנו שנמצא באירופה לא חושב פעמיים לפני שהוא אוכל מוצר מהסופר. אני לא חושב שזה צריך להיות שונה אם אנחנו מייבאים את זה לארץ. אותו דבר גם בארצות הברית. אנחנו לא חושבים פעמיים לפני שאנחנו נכנסים לאיזשהו מקום ורוכשים מוצרים, מוצרי חשמל, מוצרי מזון. אני יודע שכאן אנחנו מדברים על מוצרי מזון. שמענו כאן על מספר סיבות להחרגות. גישתי היא שצריך להרחיב כמה שיותר. ההחרגות, כמו שנאמר כאן קודם, הן פתח לעודף בירוקרטיה, לחוסר הבנה של הציבור, לחוסר בהירות של האנשים העוסקים בתחום ולחוסר הבנה. עם כל זה, אני בהחלט מבין שאפשר כל הזמן לבוא בטענות למשרד הבריאות אבל אם חלילה יקרה משהו, יבואו אליו וישאלו אותו למה הוא לא בדק, למה הוא לא עשה, למה הוא לא התריע, למה הוא לא אמר. לכן חשוב לתת את כל הכלים למשרד הבריאות כדי שיוכלו לפקח, לבדוק, לשים עין וגם לפרסם את כל המגבלות החוקיות הבריאותיות וכולי וכולי. כשאני אומר משרד הבריאות, הכוונה היא לכל המשרדים שיפקחו על איכות התוצרת. במדינת ישראל זה בסדר שתהיה תוצרת מכל מיני רמות איכות, גם דבש לצורך העניין, זה בסדר שיהיה את הדבש כי טוב בעולם שכמובן נמצא במדינת ישראל. יהיו גם מוצרי דבש באיכות יותר נמוכה כל עוד זה ברור לאזרח. הכוונה היא כמובן שלקראת הישיבות הבאות יהיו תשובות והערות לכל הנושאים שעלו כאן לגבי האפשרות של הפיקוח, הרגולציה, התקנים, השכר. היו כאן שאלות למה אנחנו לא מרוויחים. חבר הכנסת כץ נתן דוגמה לגבי אלכוהול אבל נאמר גם לגבי מוצרים שונים. תוספי תזונה. כל הדברים שאתם רוצים להחריג. אני לא בטוח למה תוסף תזונה מקובל בצרפת או בגרמניה ולא מקובל כאן. לא השתכנעתי מעודף רגולציה שצריכה להיות כאן. תקופת ההתארגנות. אני מבין שיש למשרד הבריאות קצת קשיים עם התקופה של שנה ואחר כך עוד תשעה חודשים. אני אומר כאן שאנחנו רוצים שזאת יהיה תקופה כמה שיותר קצרה. כשאני שמעתי על הרפורמה וראיתי את המצגת לראשונה, באתי לשרת הכלכלה ואמרתי למה אנחנו באים לבשורה שאנשים יראו אותה רק בעוד שנתיים ולפעמים יותר. אני מבין שיש קשיים וכאן אני קורא למשרד האוצר ולמשרד הכלכלה, תראו מה הקשיים שיש למשרד הבריאות, אנחנו יכולים לעזור ולדעתי תפקידנו לתת להם את הכלים כדי לעמוד בקשיים, בין אם אלה תקנים, בין אם אלה תקנים זמניים ובין אם זאת יכולת לעשות אאוט סורסינג ושמענו כאן את איגוד המעבדות. אני רוצה לומר שלא נחה דעתי. אני יודע שאנחנו קודם כל סמוכים על האנשים ואנחנו רוצים לייצר כלכלה שסומכת על היצרנים ועל היבואנים, אבל עדיין לא נחה דעתי על אותו מקרה, נוכל שתיארתי

שבו הוא משלם כמה עשרות אלפי שקלים כדי לקבל תו תקן של יבואן נאות ולא מעניין אותו, הוא פשוט מצא איזושהי דרך לעשות איזשהו סיבוב כלכלי על חשבון בריאות הציבור ואנחנו לא תופסים אותו, בין אם לא תופסים אותו ובין אם הענישה היא לא מספיק מחמירה. לא לגמרי נחה דעתי. זה לא אומר שיש לזה פתרון מהיר בחוק ההסדרים אבל בהחלט אני רוצה שתהיה לנו גם התייחסות לזה. תוצרת מקומית וייצור מקומי. הרפורמה ביבוא אמורה להקל את היבוא ולהביא ליבוא כמה שיותר מהיר וכמה שיותר טוב ולהורדת מחירים. אל לנו לדאוג לכך שהרפורמה תביא לקשיים על היצרנים הישראלים. אני חושב שמן הראוי שמשרד הכלכלה, שהוא גם משרד התעשייה, שהוא יבוא עם כלים שדווקא יעודדו את התוצרת הישראלית ולא יגרמו לכך שאנחנו נקבל כמה שיותר פניות כאשר אנחנו בעד היבוא אבל חוששים עלינו היצרנים הישראלים. שוב, אני לא רוצה לפגוע חלילה בתחרות. אני לא חושב שיש איזשהו גוף שמורכב מכמה בודדים שצריך למנוע את הורדת המחירים לכלל אזרחי מדינת ישראל, אבל בהחלט החששות שהיו מפגיעה ביצרנים צריך לפתור אותם.

אם אנחנו מקלים על היבואנים, אנחנו צריכים גם למצוא את הדרך להקל על היצרנים. אדוני היושב ראש הקבוע, האם יש לך תוספות?

סיכמנו בזה שהיושב ראש הקבוע של הוועדה אהב את הסיכום של היושב ראש הנוכחי. תודה רבה לכם על זמנכם ובהצלחה.